צהריים טובים. אני פותח את ישיבת הוועדה המיוחדת

סדר-היום: החזרה ללימודים בחינוך הערבי.

יש כמה נקודות עיקריות שרשמנו לפנינו ותכף חברי הכנסת יוסיפו עליהם.

תחילה אתן את רשות הדיבור לחברי הכנסת שביקשו לקיים את הדיון הזה. ראשית, ד"ר יוסף ג'אברין, בבקשה. תודה לך, כבוד היושב ראש. האמת, דיון

הן מבחינת ההיגיינה, החיטוי ותפעול המערכת. אלה נושאים שצריך לשמוע עליהם. צריך לשלוח מסר ברור להורים. או שאנחנו אומרים להם שהכול מצוין ומתאים, או שאנחנו אומרים שעדיין יש

ישנם חוסרים בתשתיות. ידוע שכ-50% מהחברה הערבית נמצאת בדרום. שם יש חוסר דרסטי בתשתיות, הן מבחינת חשמל,

אלה בתי ספר מרובי תלמידים שאין להם את התשתיות

אנחנו צריכים להתקדם, משפט אחרון בבקשה. אני מבקש את כל התקציבים, את כל השעות. אני מבקש שכל מה שהפסדנו נקבל. שיהיה מתווה עם כל הגורמים ולראות איך אנחנו לא מפסידים את השנה הזאת כדי להעביר אותם באופן מסודר כפי שצריך וכפי

אנחנו מחזיקים אצבעות,

מוכנים גם לעזור ולסייע בכל מקום שצריך ובהצלחה לכולם. מר חטיב, לפני שתדבר כמה חברי כנסת ביקשו להגיב. חברת הכנסת אורלי פרומן ואחריה היבה

זה מה שאני שומעת לפחות מההורים. אין אמון שהם יכולים באמת לשלוח את הילדים שלהם למקום בטוח, שלא יידבקו. פחד מאוד גדול כשאין אמון. למה אין אמון? כי הרבה הורים אומרים שהם לא מקבלים את ההוראות באופן מפורט, לא יודעים עד כמה בית הספר

ג'יסר א-זרקה,

על-מנת לבדוק מה הצרכים שלהם על-מנת להעמיד להם כל מה שקשור במשאבים תוספתיים כדי להתגבר על התקופה הזאת.

את זה כמה פעמים וגם עם ד"ר שרף חסאן. לקחתי על

אנחנו מסבירים להם על האמצעים שנקטנו בבתי הספר. אני חושב שזה מחזיר ומגביר את האמון בין המערכת לבין ההורים. הנושא של האמון בין המשפחות לבין מערכת החינוך הוא חשוב

הוא יכול לתת כמה דוגמאות. בבקשה.

אני רק אגיד בכללי שאנחנו עובדים באופן הדוק עם משרד החינוך על כל המתווים שמועברים,

יש בעצם אחריות משותפת של המשרדים על בריאות

באום אל פאחם לבד, אני יודע על 5,000 תלמידים שאין להם אמצעי קצה כדי להתחבר וללמוד. זה כמובן הרבה. בינתיים זה חודשיים וזה נמשך ולא רואים אור בקצה

חברת הכנסת היבה

עבדאללה,

בייחוד בתקופה מאוד עמוסה ומאוד משברית זאת. אבל, אני מצטרפת לדברים של חבריי שלא קיבלנו תשובות מספקות בקשר להשלמת חומרי הלימוד שהתלמידים

היום אני עובד אישית מול המחוזות ואל מול מנהלי מוסדות החינוך. אנחנו מבקשים מהמנהלים להעמיד את כל האמצעים והתקציבים שקיימים בבתי הספר לטובת כל מה שקשור לאמצעי היגיינה לתלמידים.

הודעות

אני חושב שאנחנו נמצאים במצב של חרום.

כדי שיהיה פורום אמיתי ורציני שיעמוד